בוקר טוב לכולם, התאריך ה-16.02.2022 למניינם, ו' באדר א' תשפ"ב.

הצעת החוק של חברת הכנסת מירב בן ארי, השתלת איברים תיקון - הפנייה להסכמה לתרומת אברים בטפסים מקוונים),

טוב, בואו נראה מה התקדמנו מאז, כי בעצם מה שהיה לנו

עכשיו תראו, אני חושבת שאם יש ואם קורה ובאמת יש את ההחלטה הזאת, ואני יודעת שהשר חילי טרופר, אני בקשר איתו, הוא באמת מקדם. אנחנו רוצים לדעת ככנסת שבאמת יש לזה משמעות, כי אני יכולה להגיד לכם שמהדיון הקודם נגיד, צריך לציין לשבח את הצבא שבאמת באתר של המילואים לא חיכה בכלל לוועדה, כי זה ממש קל, ובאמת כבר שם הפנייה לאדי באתר של המילואים. גם השלטון המקומי הראו לי באמת היערכות שלהם. אבל זה כמובן טיפה בים ולכן אנחנו רוצים לדעת ככנסת האם הממשלה עובדת ובפועל מבצעת את ההחלטה שלה,

הכנסת היא הריבון, היא יכולה להחליט לרוץ במקביל כאשר היא מחייבת משרדי ממשלה.

והדיון האחרון היה כאן מתי?

נובמבר כן. בנובמבר, זה לא שבאתי אחרי שבועיים. אוקיי, אנחנו תיכף כבר חודשיים וחצי אחרי. מה קרה מאז?

ושוב אני אתנצל שאני לא אוכל להישאר, כי יש לנו איזה משבר קטן. אבל רק לראות שבאמת משהו קורה.

אז את היית רוצה, חברת הכנסת שאנחנו נקדם את זה. אני רוצה שנתקדם, אפילו לא הצבענו לקריאה ראשונה. אין לי גם בעיה לחכות, אבל בואו נראה כאילו מה הבאתם, אלא אם כן תפתיעו אותנו.

נמצאים איתנו מהמשרדים כאן, נתחיל ממשרד הבריאות. אולי אבל נשמע קודם כל את הצד של חילי? כן, גם סיכמנו בינינו.

גלעד שץ, כן בוא. אז אני היועץ של השר חילי טרופר ובאמת אני אציג אולי את עבודה המטה שעשינו מאז הדיון הקודם ואז מאיר מהייעוץ המשפטי של משרד הבריאות יציג מה נעשה מאז שההחלטה עברה. אז אני אקדים ואומר שבבסיס העבודה שעשינו לאחר דיונים ראשוניים עם משרדי הממשלה הייתה הבנה שבעצם כל משרד ממשלתי הוא אחראי על האתר שלו וזה צריך להיעשות בהסכמה. כי יש הרבה מאוד רגישויות, יש טפסים ושירותים שזה לא מתאים בהם, כל מיני דברים שקשורים לנכויות ולפטירות ואנחנו גם לא רוצים שכל מיני ספקים חוזרים שממלאים הרבה מאוד פעמים את השירותים, זה יקפוץ להם שוב ושוב. אז בעצם הבנו שאנחנו צריכים ללכת למתווה של לדבר עם כל משרד ומשרד ולהבין מה הטפסים והשירותים הרלוונטיים. אז בדיון הקודם היינו בדיוק בשלב הזה, שהבנו איזה שירותים, קיבלנו רשימות מדויקות מממשל זמין, איזה שירותים ממשלתיים קיימים לאיזה משרדי ממשלה. והיינו בשלב שהיינו ממש במשא ומתן מול כל משרד ומשרד, על איזה טפסים ואיזה שירותים זה רלוונטי לשים בהם את ההפניה. אני מזכיר שבהצעת החוק דובר על כחמישה טפסים. אחרי העבודה שעשינו מול כל המשרדים שיש להם שירותים משמעותיים שמגיעים בקצה,

הגענו להחלטת ממשלה שיש בה 242 טפסים ושירותים ממשלתיים שהמשרדים בעצם הסכימו שזה ייכנס לתוך ההחלטה, שתהיה בהם הפניה, ב-14 משרדי ממשלה ועוד שני יחידות סמך שזה גם בביטוח הלאומי. למרות הוא לא משרד ממשלתי, הוא הסכים להיכנס לתוך ההחלטה. אז יש לנו בעצם החלטה עם 242 שירותים ממשלתיים שעברה בממשלה פה אחד וכמובן שבכל משרד ממשלתי זה עבר גם את הדרגים המקצועיים שאחראים על הטפסים עצמם, גם את הייעוץ המשפטי וגם בסופו של דבר את לשכת השר. אז זאת עבודת המטה שאנחנו עשינו מאז שהיה הדיון הקודם. אוקיי, אני רושמת לי את זה גם. כמובן שהדברים נשלחו גם לוועדה ומירב גם אלייך למייל. 242 טפסים, כן? טפסים ושירותים ממשלתיים, כי חלק מהשירותים הם לא טפסים, אלא שירותי תשלום. לצורך העניין אם נניח את מוציאה דרכון אז זה לא טופס, אלא שירות תשלום על אגרה של הדרכון. אז 242 אנחנו בכוונה מדגישים שזה לא רק טפסים, זה טפסים ושירותים ממשלתיים.

עכשיו, כל הדברים האלה עברו ואנחנו עכשיו בעצם נמצאים בשלב של עבודה - - של יישום? השלבים האחרונים לפני יישום, שזה בעצם קביעת כללים ונוסח וכאן אני אעביר את המקל למאיר שמרכז את זה יחד איתי והוא יסביר אולי מה עשינו מאז. כן אם אפשר. אוקיי. שאלה לי אליך, דיברו איתנו על זה שיש איזשהו טופס מקוון שהולך להיכנס עכשיו. כן הינה, זה מה שהוא אומר, זה מאיר שעושה. אז בוקר טוב ואולי - - ממונה חטיבת טכנולוגיות,

לשכה משפטית. זה ה-title אבל בגדול יועץ משפטי של המרכז הלאומי להשתלות במסגרת העבודה שלי בלשכה המשפטית. אבל לפני שאני אומר את הדברים אני כן רוצה להודות ולשבח גם את הכנסת וגם את חברת הכנסת מירב בן ארי, וגם את השר טרופר ואת גלעד, על עצם קידום הנושא והעשייה הזאת. אני מוכרח לומר שזה לא, מבחינת העבודה של השר טרופר, זה לא מובן מאליו ששר שזה לא התחום הנושא שלו של המשרד, מקדם נושא של משרד אחר, זה מגיע כמובן מתוך הנגיעה האישית של השר טרופר, בעצם המעשה הנאצל שלו של התרומה, של תרומת האיברים שלו וזה לא נעצר שם והוא ממשיך את הדברים. אני גם אולי אגיד משהו בנימה אישית, אני כבר 20 שנה יועץ משפטי של המרכז הלאומי להשתלות, הייתי אחראי על חקיקת חוק השתלות איברים, חשבתי שאני מכיר הכל. אמא שלי בשבועיים האחרונים עברה השתלת כליה והייתי איתה שבועיים וחצי בבית החולים, ראיתי את החולים ולראות מה זה עושה, רואה את החולים לפני הניתוח ויום או יומיים אחרי הניתוח, מה זה עושה להם. אז אנחנו ככנסת, כממשלה, צריכים לעשות הכל, להביא כמה שיותר תרומות וכמה שיותר הצלחת חיים. אז אני מודה לך חברת הכנסת מירב בן ארי ואני מודה לשר טרופר באמת על כל העשייה החשובה הזאת לקידום תרומות איברים. באמת אחרי החלטת הממשלה אנחנו פעלנו להביא ליישום וקביעת הכללים שנקבעו בהחלטת הממשלה מול כל המשרדים ומול אגף התקשוב. זאת אומרת, קבענו כללים שנוגעים באיזה שלב בפנייה המקוונת יוצג טופס ההסכמה. אנחנו בשלבים סופיים של קביעת הנוסח שיוצג לפונה תוך ייעוץ עם אגף התקשוב, עם מומחים בתחום, כדי שאנחנו באמת נייצר נוסח שיגרום לאנשים להניע את עצמם לחתום. אז אנחנו בשלבים סופיים של קביעת הנוסח. מעבר לזה, יש את ההיבט של הגנת ההזדהות. אנחנו בשיח עם אגף הסייבר, עם יחידת ההזדהות הביומטרית וגם פה אנחנו ממש בשלבים סופיים של קביעת מנגנון שמצד אחד יבטיח את ההזדהות הבטוחה ומצד שני שזה לא יהיה הליך מסורבל שיגרום לכך שאנשים לא יחתמו. בשורה התחתונה, נעשתה פה עבודה ענקית, גם בגיוס המשרדים, גם בטפסים וגם בשיתוף הפעולה שלנו מול אגף התקשוב, מול אגף הסייבר ואני מרגיש שאנחנו ממש ממש ב-Fine Tuning האחרונים, בשלבים הסופיים. של הנוסח עצמו? שגם מאפשר את ההזדהות הבטוחה וגם לא יהיה מסורבל? נכון, נכון. אוקיי ותגיד, בגלל שאני תיכף צריכה ללכת אבל רפאל היועץ שלי פה אז הוא נשאר, כמה זמן נראה לך? אני מאמין שתוך מספר שבועות, יעלו כבר בטפסים הראשונים. יעלו?

יעלו כבר ההפניות בטפסים ובשירותים הראשונים. אנחנו גם דיברנו על זה שאנחנו נעשה את זה באיזושהי הדרגה ולא נפיל ישר על כל ה-242 כדי לראות שהדברים עובדים, כדי לראות שזה רץ חלק, אבל ממשל זמין מאוד איתנו, מאוד משתפים פעולה וברגע שאנחנו נסגור את הדברים שמאיר אמר, וזה ממש אמור לקרות בשבועות הקרובים, הם מוכנים להעלאה מאוד מהירה. יש לי שני דברים בעצם, גם לחזק את זה שחייבים טיפה פיילוט לראות איך זה עובד. ובדגש שאת אמרת לגבי לא להכביד, אחת הבעיות הגדולות שאם אני רוצה - - רק שם מלא לפרוטוקול כי לא כולם מכירים. תמר אשכנזי, מנהלת המרכז הלאומי להשתלות ממשרד הבריאות. אם בן אדם רוצה למלא דרכון, הוא צריך להזדהות, לעבור שרשרת הזדהות ואחרי זה לחתום על אדי בסוף כשהוא כבר עייף מהכל, לעשות עוד פעם את כל שרשרת ההזדהות. אז פה חלק מהעבודה היא איך לייצר קיצורים או דברים, כי רק מיליון איש מסתבר הם כבר, איך זה נקרא? מזוהים אוטומטית? נמצאים במערכת ההזדהות הממשלתית.

כמוני שאני נגיד ב-gov.il לצורך העניין, כבר הפרטים שלי שם.

כל האחרים, וזה חלק מהחששות שלנו וגם אם בחו"ל המודל הוא שבאמצע הטפסים מציעים ופה אנחנו אמרנו רק בסוף, כדי לא לעצבן ולכן הפיילוט, לראות שלא מתעייפים בסוף.

מה עושים את כל הדברים בשביל שלא יעבוד? אז לכן זה הפיילוט ואני חושבת שאז נצטרך לראות אחרי הפיילוט, להגדיר תקופה ולחזור לראות אם זה עובד ואם לא, לראות איזה באמת שינויים - - לבדוק שהנוסח שאנחנו פונים הוא הנכון, הוא מניע לפעולה,

זאת אומרת, נצטרך באמת אחרי כמה חודשים לחוש. ואתה תוכל להביא את זה לכאן שנראה?

וגם בשפות, דיברנו על זה שאנחנו נעשה את זה בכמה שפות. יש כל מיני פרטים שהם פרטים שבסופו של דבר אנחנו מבינים שהם פרטים חשובים. יחד עם ממשל זמין - - באיזה שפות אגב? אז הרעיון זה שהנוסח העיקרי יהיה בעברית. דיברנו על זה שגן מההפניה תהיה הפניה לכל מיני שפות, אבל אנשים שכבר ממלאים לצורך העניין, נכנסים למלא טופס ממשלתי כבר בערבית לצורך העניין, הם יקבלו את ההפניה עצמה הראשונית כבר בערבית. יש גם אמהרית ורוסית ואנגלית? אז יהיה לנו שם כנראה לינק שבו יהיה גם בכל השפות האחרות.

זה בדיוק סוג הדברים שאנחנו סוגרים בימים האלה. ומי כותב את הטופס? אז הנוסח התחיל משילוב של הצעה ראשונית של המרכז הלאומי להשתלות יחד עם ממשל זמין, עשינו ישיבה, דיברנו על העקרונות, היו שם אנשי מקצוע מרשות - - מומחי תוכן. והם לקחו את הנוסח הראשוני הזה וחזרו אלינו עם שתי הצעות, משתי ההצעות בחרנו את הנוסח שנראה לנו מתאים יותר והיום אנחנו בחידודים אחרונים עליו.

בגלל שהוועדות מסיימות ב-9 למרץ את המושב הזה, כאילו יהיו גם כמובן אילוצים בפגרה אבל בפגרה אין הצבעות על חקיקה בדיונים. אז השאלה אם נראה לכם שמבחינת לוח זמנים תוכלו להראות את הפיילוט עד ה-8-9 למרץ? אני רוצה להראות יותר, זאת אומרת מה זה פיילוט? אני רוצה להראות ממש דברים שנכנסו כבר ועלו לשירותים הראשונים. אני לא יודע אם עד ה-8 למרץ יהיה לנו את זה. כשאני מתחייב לזמנים - - גברתי יושבת הראש, את מתכוונת לעשות דיונים בפגרה של הוועדה? בעיקרון כן, אבל אנחנו עדיין לא יודעים מתי. זה הכל תלוי בחקיקות, מה נסיים ומה לא, נקבל אישורים. השאלה כמה זמן והאם אתם יכולים להיות מוכנים לפני היציאה לפגרה? אני חושב שבכל מקרה אם אנחנו רוצים גם קצת מסקנות ראשוניות מההעלאה אז זה לא מספיק שאנחנו נעלה ונבוא לפה ונראה לכם שיש נוסח, אלא שנבוא כבר עם קצת נתונים על איך הדברים עובדים, בשביל זה צריך קצת זמן. המחשבה היא שאם רוצים שאנחנו נגיע וגם נראה איך הדברים רצים ובכמה טפסים זה עלה והאם זה עובד והאם הייתה עלייה מסוימת, אז צריך לתת לדברים קצת לרוץ.

אבל לפני הלתת לדברים לרוץ, אנחנו רוצים לראות מה הולך להיות. אפשר לפני מרץ לדעתי להעלות לאוויר ואחרי חודשיים לעשות איזשהו ניתוח, או שלושה חודשים.

אבל אם אנחנו כוועדה, אתה אומר לי עכשיו מירב, את החוק רגע תשאירי בצד, אני יכולה להבין את זה, אבל אני לא רוצה להיחשף לזה כמו כל אדם מן הציבור. אני רוצה שתביא לפה את הנוסח, אני רוצה שתביא לפה לאיזה משרדים אתה עושה פיילוט ואנחנו נמשיך לעקוב. אחרי חודשיים או שלושה תבואו ותגידו כמה עשינו. אבל אני רוצה לראות, אני אומרת לך שבכנסת ה-20 רציתי להביא טפסים לחד הוריות, הינה שי סומך יושב לידך ויודע. עשינו טפסים לחד הוריות שמ-13 עמודים הורדנו לשני עמודים. אבל הם הביאו לפה לראות וראיתי כמה זה נגיש וכמה שזה - - אז אנחנו יכולים - - אוקיי, בואו נתקדם. אנחנו לא עוד אדם מן היישוב, יש כאן חקיקה שמוקפאת, יש כאן ועדת בריאות, אני רוצה להיחשף לאירוע. מירב, בואי נשמע גם את יערה וגם תשובות משי. יערה בזום? אז בואו נעלה אותה. בוקר טוב, שומעים אותי?

מעולה אוקיי, אז אני היועצת המשפטית של רשות התקשוב הממשלתי. אז אני אספתי באמת ככה קצת נתונים מהחברים אצלנו בממשל זמין. בעיקרון לקראת עוד שבועיים הולכת להעלות גרסה חדשה של שירות התשלומים ובעצם במהלך מרץ, יכול להיות כבר עד ה-8 למרץ יעלו למעשה כ-50 שירותי התשלום שקבועים בהחלטת הממשלה. רגע, שנייה יערה. כן בבקשה, סליחה. אז אני אומרת שהפעימה הראשונה של חבילת השירותים שיעלו אלה שירותי תשלום והם עתידים להעלות בעצם במהלך חודש מרץ. כמו שאמרתי, בסוף פברואר תעלה גרסה חדשה של שירות התשלומים שמרכז בעצם את כל התשלומים הממשלתיים ושם אנחנו נכניס בערך כ-50 שירתים תשלום שמופיעים בהחלטת הממשלה. למעשה תוך בערך שלושה חודשים אנחנו יכולים להעלות גם כן את יתר השירותים שמופיעים בהחלטת הממשלה. מה שכן, אנחנו תוך כדי כמובן נרצה ללמוד את הפידבק שנקבל מהשטח. זאת אומרת, אנחנו נפעיל גם איזושהי אנליטיקה, איזשהו ניתור, יכול להיות שגם כן בצד של החברים בכרטיס אדי שבודקים מאיפה אנשים הגיעו אליהם כדי להצטרף למאגר. אז אנחנו נוכל גם כן באמת להתרשם עד כמה זה גם אפקטיבי. מעבר לזה, זאת כרגע המשימה הראשונה ובעתיד תוך כדי תנועה, על פי הנתונים אנחנו נלמד איך לטייב את זה. זאת אומרת, האם המיקומים הם נכונים. אני כבר אגיד שבישרותי התשלום יש שירותים שהם מאוד מאוד משמעותיים מבחינת היקף משתמשים.

מאות אלפי משתמשים בחודש, שירותים כמו תשלום רישיון רכב, נסח טאבו, שירותים של רישיון נהיגה. זה כרגע ואם יש לכם שאלות נוספות אז. בסדר.

יש לך עוד איזה משהו לשפוך לנו אור פה על הדברים? לא הרבה. קודם כל, באמת התהליך שהיה עד עכשיו הוא באמת מרשים, אני מכיר עבודה ממשלתית וזאת באמת עבודה ממשלתית מאוד מהירה.

ממש, כן. עכשיו, לגבי דיון מערב, כמובן שזה לשיקול דעתכם, אתם קובעים את מועד הדיונים. אפשר להציע שגלעד ואבנר יעדכנו גם את הוועדה ואת חברת הכנסת בן ארי על כל התקדמות ואתם אולי לקראת מרץ תשקלו אם באמת - - נכון. אני תוהה האם יש אפשרות שבאמת תביאו איזשהו פיילוט, איזשהו משהו להראות לנו ככה בשבוע האחרון לפני היציאה לפגרה שנוכל להסתכל על זה ובמידת הצורך נעשה דיון על זה באמת גם בפגרה, משהו שהוא קצר ועדכוני מכם, כי בכל אופן. אני חושב שהשלב הנכון שבו הוועדה תוכל לראות משהו שהוא גם אמיתי ומשמעותי, ולא סתם לחזור לפה רק עם המלל של הנוסח, הוא בדיוק השלב שיערה דיברה עליו, השלב שאחרי שנעלה בשירותי התשלום הראשונים. מתי זה אמור להיות. זה יהיה במהלך מרץ. כן, אבל אין לנו מושג מתי במרץ. ואז לדעתי שווה לתת להם ממש כמה שבועות. אני חושב שמתישהו במהלך מרץ נעדכן אתכם אם כבר עלינו. אז בואו נקבע שב-15 למרץ אנחנו עושים איזשהו עדכון מכם של מה עלה,

איזה שירותי תשלום, איפה עומד הפיילוט וכדומה. ואם אתם יכולים גם להעביר לנו בכתב על כל התקדמות לפני כן, כדי שנוכל לפרסם את זה גם מבחינת הוועדה וגם מבחינת חברת הכנסת, שנוכל לעדכן וגם זה באמת הישג מרשים, אז גם לומר את זה. אתה בעצמך אמרת שאתה רואה כמה אנשים נזקקים לזה באמת ותמר, את מכירה את זה כי אתם רואים את זה יום-יום וזה באמת חשוב. האם יש לכם רעיון נוסף שבו אנחנו כמחוקקים או בשיתוף פעולה איתכם יכולים לנסות לקדם בנושא הזה? או לנסות לסייע? זה שאלה יותר לאנשי המשפטים נראה לי. קודם כל אני חושב שישיבות מעקב עוזרות. ואני חושב שלעקוב אחרי הנושא זה בהחלט יעזור לנו לעשות את הדברים מהר יותר. אני חושב שאחרי שנתחיל עם משרדי הממשלה ונראה שהדברים עובדים, נראה שהציבור שבעצם פונה לרשות מקבל את הפניה הזאת ומשתף פעולה, יהיה מקום אחרי לחשוב איך מרחיבים את זה גם לגופים נוספים, גם לגופים שהם לא בממשלה. אבל באמת צריך - - איך אפשר להשתמש בקופות החולים בעצם?

אני רוצה רגע - - כי בסוף כולם מבוטחים בשירותי בריאות וגם נאמר לנו כאן על ידי קופות החולים ששלחו לנו אז גם את הדברים שלהם.

זה באמת גוף - - הם מוציאים מסרונים, הם עושים פושים וכל מיני כאלה אבל יכול להיות שדווקא - - אני רוצה רגע להתייחס. מעבר לחתימה, החתימה היא לאלה שהמטרה למי שרצה לחתום ולא היה לו נגיש, זה חלק, חלק שזה יעבור לשיח ונורמטיבי ובכל מקום יהפוך יותר לנורמה ויותר אנשים מהסיבה הזאת. עיין יש לנו אוכלוסיות ומגזרים שלא מבינים מה זה,

אם את שאלת מה עוד אפשר לעשות, אנחנו יכולים לעשות במקומות האלה עוד. אני ישבתי עם מנכ"לית קופות החולים החדשה עכשיו רות שתיתן לנו תוכנית שיווק חדשה, מה הם יכולים לעשות כקופה גדולה שיש בה גם הכי הרבה השתלות. ואנחנו כן נרצה אחר כך באוכלוסיות יותר מסורתיות, ולא משנה של איזה מוצא, שם יותר קשה לנו להגיע ולהבין בכלל את הצורך. אם אפשר איזושהי עזרה, אנחנו צריכים גם לחשוב מה אפשר איתכם לעשות. האמת שכן, אנחנו עושים דיונים חדשות לבקרים על הרבה נושאים פה בוועדת הבריאות ואנחנו יכולים להעלות את זה כי הקופות מגיעות, המנכ"לים הרבה פעמים איתנו בשיח וקשר. אז אנחנו ננסה גם מבחינתנו לשים את זה על סדר היום שלנו בזירות אחרות שבהן אנחנו פועלים. יש לנו עוד מעט דיון על התחרות בקופות החולים וכדומה, אז יכול להיות ששווה להכניס את זה שם ולבקש מהם איזשהו default. בסדר גמור, היועצות המשפטיות יש לכן איזושהי הערה? אוקיי, אז אנחנו קובעים שאנחנו נקבל פה איזשהו דיווח מכם,

עד ה-15 למרץ. אם אנחנו נרצה לעשות איזשהו עדכון לפני כן באחת מהוועדות, יכול להיות שאנחנו לא נרצה להטריח אתכם או שתטרחו במיוחד. אולי נעשה את זה בעדכון זומי ואז תוכלו להעלות בזום ולעדכן אותנו, באמת לטובת חברת הכנסת וכולם. מצד אחד יכול להיות עדכון, מצד שני באמת לא נצטרך להטריח אתכם עד עיר הקודש בשעה מוקדמת בבוקר. אבל זה חשוב לנו, אני חושבת שזה חשוב גם לעם ישראל ואנחנו רואים באמת את המשמעות של זה, בטח ועדת הבריאות שמסיירת בכל כך הרבה בתי חולים וגם נמצאת בצמתים הפחות שמחים של אנשים, מבינים כמה זה קריטי. אנחנו גם נוציא בקשה מאתנו כרגע לזום עם מנכ"ליות ומנהלי קופות החולים השונות, לחשוב ביחד איך אנחנו מסייעים לכם לקדם. שם בעצם כולם נמצאים, כולם מבוטחים, אז עם ישראל נמצא שם. בסדר גמור, וברגע שיש לכם איזשהו עדכון מיוחד, נשמח גם לקבל. אז אני מודה לכם על העדכון הזה ואני נועלת את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 09:46.